בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים בדיון על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - היוון קצבה על ידי שאיר הזכאי לפנסיה תקציבית או

אנחנו לא נמשיך את החקיקה עד שלא תבואו עם הצעת חוק ממשלתית ואני מקווה שזה יהיה בתוך ימים ספורים.

עקרוני אבל אני מתכוון לזרז את העניין כמה שיותר מהר. אני